אני מתכבדת ונרגשת אפילו לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. היום אנחנו

זה כבר לא נושא ראשון שאני מסתכלת טיפה קדימה ואני רואה שבאמת שם ריק.

אני מקווה שזה מעניין אותם. גם אני מאוד מקווה. כי זה משנה את התודעה של

את מכירה. והיו גם בעיות של כבדי שמיעה, והיינו צריכים לאותם כבדי שמיעה לעשות מכשור מיוחד כשהם מגיעים לכנסים שהרשות מארגנת, וזה באמת היה עולה המון כסף,

אני מאוד מודה לך.

יש את עמותת נגישות ישראל שבראשה עומד

אני שוחחתי איתו כבר רבות והבנתי שהוא אדם שבאמת דואג לנושא.

כולל אישור שר הבריאות ושר האוצר וב-2016 פרק אחד מתוך הטיוטה הזו אכן אושר ואלה התקנות שקיימות כיום. לצערי מסיבות שונות בכנסת ה-21, בהמשך לכנסת ה-20 ואז בכנסות המאוד קצרות 21,

לא התאפשר לחדש את

אני לא יכולה לומר את התאריך המדויק אבל זה כבר לפני כמה שבועות, וחזקה על שר האוצר שבמהרה מאוד הוא יאשר את זה.

אצל שר האוצר מן הסתם וצוותיו, הצטברו המון

יש שם מספר משרדים שונים שהתקנות נוגעות אליהם ולכן חוות הדעת שלנו לוקחת זמן כי היא כוללת גם משהו כמו חמישה צוותים באגף.

שמתייחס לבריאות בתוך התקנות הללו, הייתה לנו התנגדות עליו והיא הוסרה, עדיין יש לנו כמה דברים סופיים לסגור לגבי משרד השיכון שכרגע יש לנו שם עוד התנגדות של המשרד

שר הבריאות פנה לשר האוצר לקבל בפעם השלישית אישור לטיוטה הזאת. הטיוטה מתגלגלת מ-2013 וכבר אושרה על ידי שני שרי אוצר קודמים. רועי, אני עושה לך

אנחנו שכרנו את שירותיו הטובים של יהודה לדרבן את משרדי הממשלה האחרים לחבר ולגבש את המדיניות לגבי הנגשת השירותים שלהם בשעת חירום. אנחנו לא מתחמקים מאחריות, מאחר ושר הבטחון אחראי על נושא התמודדות המדינה במצבי

ואז נדע איך אנחנו מתקדמים אחר כך גם מול האוצר וכך אנחנו נתקדם. אם אתם לא יודעים להתקדם במשרדים אז נתקדם בשידור חי,

זה מה שנעשה.

אופן.

רואים שמגיע אדם חירש, לא מבינים, מנפנפים. לא נותנים לו אפילו לעלות.

צריך את הקו הזה, הוא נמצא בקו הנכון, הוא נמצא בתחנה הנכונה, אבל בגלל התקשורת הוא

באמת, יש ויכוח והוא מוצדק לחלוטין ויש רשויות מקומיות שבאמת לא יכולות לעמוד אולי בסדרי הגודל האלה. תקציב המדינה צריך לשאת בזה בצורה כזאת או אחרת. אין דרך אחרת. אבל לא בגלל כסף למנוע מאנשים את הזכות הבסיסית של היכולת להתנהל

יש לי רשימה ארוכה כאן ואני מתנצלת מראש שלא אוכל כבר הדיון הראשון לתת לכולם לדבר,

יותר מקרוב ואני מבטיחה לתת לכל אחד בדיונים הבאים גם להביע את עמדתם. אני מקווה שאתם מבינים שבשעה וחצי אי אפשר לשמוע את כולם

אני רוצה לחזור לתקנות משרד הבטחון.

כי הבנתי שגם להם הייתה התנגדות מסוימת. משרד הבינוי והשיכון בבקשה. איפה ההתנגדות שלכם